28 בדצמבר 2021. אני מתכבד לפתוח את הדיון בנושא הפסקת התוכניות לחיים משותפים במערכת החינוך.

שמנשמע מיוזם הדיון,

אני רוצה לומר לכם שבדיוק לפני 25 שנים אני הקמתי מכון שנקרא "מכון הערבה ללימודי הסביבה",

פלשתינאים וסטודנטים בין לאומיים וחשבנו שזה בעצם התרומה הגדולה להרמוניה האזורית וזה בכך שאנשים יכירו זה את

שנהנים מהתמיכה הזו ואני סמוך ובטוח שמשרד החינוך יודע ויש לו מבחני תמיכות טובים והוא נותן לארגונים שכנראה עושים את הדבר הזה הכי טוב מכולם. לכן אמרתי,

פי אלף.

אבל אני סמוך ובטוח שהוא נותן לארגונים הטובים ביותר הוא היה צריך לתת להם זמן

תשפ"ב והאם אפשר להגמיש את הקריטריונים על מנת שיוכלו להשתתף בצורה דומה לשנים הקודמות ואולי להתדיין על הקריטריונים לשנים הבאות, תודה. תודה רבה. וועדת החינוך של הכנסת תמיד שמחה לארח את אחד מיושבי הראש המצטיינים שלה לשעבר. חבר הכנסת רם שפע, ברכות על יוזמת הדיון,

אז אמרתי לו שיש לי שתי תשובות: האחת תקציב ושתיים יחס של ראש המערכת. שים כסף, תראה שזה חשוב לך וזה יקרה. זה לא קרה. התקציב שמתואר פה ע"ס שני מיליון ₪, נדמה לי 1.8 מיליון ₪ אם אנחנו מדייקים בתקנת

אני

ככל שהמדינה משקיעה יותר מעבר להשקעה כשלעצמה, כמובן שגם ברור מכך שהיא נותנת ורואה חשיבות לתוכניות האלה וזה גם באמת "מפעפע" למטה.

גם לאזרחים מן השורה מה שנקרא יהיה יותר איכפת. לכן יש פה באמת חשיבות אדירה לתוכניות האלה ובתקווה שהן באמת יעובו ותעמקנה

אז גם תודה רבה ליושב הראש,

שבכלל יזמו את הדיון הזה ומאוד ערים למצוקה של הארגונים לסכנה שבביטול התוכניות. אתם צריכים להבין שמדברים פה על הסכנה שבביטול התוכניות השנה,

ואני עוד שנייה אסביר

ישנן שלוש בעיות מרכזיות במכרז עצמו. אבל כשהסתכלנו על. רק שזה יהיה סיום הדברים שלך.

אבל חשוב רגע להבין שהמכרז שפורסם, היכולת לממש אותו תהיה

אבל זה לא הגיוני לצמצם את תחום החינוך

לימוד מתמטיקה, אנגלית וגיאוגרפיה משותפת.

אבל חייבים להרחיב מעט את המכרז על מנת שיהיה אפשר להכניס תוכניות למפגשים למשל בבתי ספר שהם מעט יותר חלשים והם לא יעמדו

מנהלים מעוניינים, מורים מעוניינים, תלמידים מגיבים בצורה חיובית בסך הכל ללמידה

תוכניות אחרות יכולות אולי להתאים לקבוצות אחרות או לקבוצות נוספות, אבל אנחנו יודעים לומר שזוהי תוכנית זהב וזה מודל זהב שמתאים

הזה באבני הדרך וגם על מנת ליישם את ההמלצות

שתוקם וועדת היגוי משרדית בנושא של חיים בשותפות וחינוך כנגד

שמעתם שכבר השנה הזאת המכרז לא הוצא. הכוונה היא שאת ההמלצות אנחנו בעצם נוכל כבר ליישם אותם והכוונה היא גם להקים וועדת יישום קבוע בתוך משרד הבריאות, וועדת היגוי קבועה דלא

האם צריך לעשות יותר בערים מעורבות? אין לי ספק.

אבל האם אפשר כבר מעכשיו לבוא ולהגדיר תקציבים? לא לפני שמערכת החינוך תבנה

מבחינתי, אני מבקשת להזכיר שלא התחיל במדינת ישראל כי אנחנו היינו במספר מערכות של בחירות ולא ניתן להקצות תקציבים כאשר אין תקציבים. כרגע יש לנו שנה - - - ברוך השם, הוגדרו תקציבים ואני סמוכה ובטוחה שהשרה נערכה והיא רוצה לקדם את הנושא והיא תקצה לנושא הזה תקציבים והאנשים שנמצאים כאן בדיון גם אם מרחוק וגם אם מקרוב ונכחו כבר בפגישות שהיו

מיכל נמני, את יכולה להתייחס? אז גם, המכרז יצא כמו שצוין בחודש דצמבר ויש את סדר הזמנים של - - - מי קבע שזה יהיה המכרז ולמה?

כלומר בית הספר יכול להחליט האם להכניס את מספר השעות הזעום הזה לתוך בית הספר או לא ואז, כשהוא מחליט להכניס אותן אז יש לנו את הבעיה של התקציבים. אבל אני חושבת שצריך להסתכל על זה עוד לפני זה ולהכניס את התוכנית הזו כפי שהמליצו למעשה גם בדוח מבקר המדינה בשנת 2016 וגם בדוח וועדת

זאת על מנת שנוכל לעמוד על זה ואולי לקבל אפילו מספרים שיש סיכוי שיכנסו לתקציב המדינה.

חבר הכנסת מוסי רז לשאלתו שעלתה בדיון והיא מתי הארגונים שמשתתפים

לא רק לגבי המשך ומכרזים וכיוצא בזה.

מתכננים באמת דברים חשובים וטובים, אבל פשוט לתת מענה. הרי יש כמה ארגונים שקיבלו עד עכשיו כסף מתוך השני מיליון ₪ שתוקצבו לשם